לרשויות המקומיות, התשפ"ג-2023, מ/1615. הכנה לקריאה שנייה ושלישית. אני רק אומר בתחילה,

אני לא יודע אם נצליח לעשות את זה עכשיו או

כשנגיע לזה.

כי בעצם מה קורה היום? בעצם כולם מבסוטים שלא נוגעים בזה ואין

אז הוא לא יכול להשתמש בעוזר שלו בגלל זה. זה העוזר שיש לצורך טיפול בפניות ציבור שנוגעות לפעילות המשרד.

לתפעול. הוא שימש כעוזר ראש העיר. כעוזר ראש העיר הוא גם מטפל בפניות ציבור

אין כזה דבר.

בפייסבוק הפרטי בדרך כלל מנהל את זה האיש או עובד עירייה או עוזר של ראש העיר. אני חושב שבזה צריך לתת לו להמשיך, כדי לא לפגוע לא בראש העיר ולא בעובד עצמו. שיגידו לו שהוא עושה איזה שהיא עבודה עבור ראש העיר. כל שאר הדברים אני חושב שלא צריך לערבב אותם

אתם תראו את זה בהמשך,

גם לגבי מועדים אחרים. אנחנו נתייחס לזה בהמשך. אבל פה זה בעצם ההוראה הבסיסית שמועד שליפת הפנקס מוקדם בשבוע

יש חובה לפרסם את הרכבן של ועדות הבחירות בכנסת. אנחנו מאמצים את אותה חובה גם כאן.

זאת אומרת שאחרי החוק הזה השר צריך עוד להתקין תקנות ורק אז זה יקוים. למרות שאנחנו כבר בעיצומן של הבחירות.

החשש שלו שיהיה פה מחטפים.

כי יושב ראש הוועדה זה בן אדם פוליטי. אבל גם חברי ועדה.

חברי הוועדה הם גם פוליטיים. זה בסדר. שנייה, רק דקה, רק דקה. הכוונה, ועדת הבחירות יש לה אחריות מסוימת.

וביום הבחירות זה יהיה לפחות שעה אחת מראש. אנחנו נתקן את הקוורום במקרים הדחופים ל-50% במקום שליש מחברי הוועדה.

ממלא מקום של חבר רשאי להשתתף בישיבות הוועדה בתורת

נקריא אותו ואז נסביר.

בסעיף 31, בסופו יבוא:

וראינו שזה אפשר הצבעה הרבה יותר חלקה. וההסדר הזה יחול גם בבחירות האלה. כי ההסדר של הבחירות לרשויות המקומיות צמוד להסדר שנקבע לגבי הבחירות לכנסת בהקשר הזה. זאת אומרת שגם

כן, זה ברור שזו הזדמנות. אוקיי, אתה יכול להעלות את זה בהסתייגויות זה בסדר.

היה על זה דיון נרחב בישיבה הקודמת. אבל בוא, אני לא רוצה לסטות כרגע. אני יכול להגיד, אנחנו דנים עכשיו בכמה בוחרים יהיו באותו קלפי,

אבל רגע, יש סעיף של בתי

ולהגיד לו בוא תשב שם, כאשר הוא יודע שמי שחבר ועד מקבל פי שתיים ממנו.

משקיפים זה מפלגות. לא משלמים להם שכר. המדינה לא משלמת להם.

המדינה לא משלמת, אבל המפלגות משלמות.

ותמיד משווים את הכסף שאותם אנשים שחברים בוועדת בחירות שיושבים

אין מצב.

- - - אם זה לא ברור אז אנחנו מבקשים הבהרה חד משמעית. דווקא היום, מה ששולם בבחירות הקודמות למשל, כן? עזוב, אנחנו משנים את זה עכשיו.

אפשר ואפשר שלא, מה שתחליטו.

אם נחליט, צריך לכתוב את זה.

ועדת הבחירות היא מורכבת מנציגי הסיעות ולכן זו שאלה של נציגי הסיעות

יוסף תורג'מן, סיעת

אדוני, זה לא הוגן, סליחה. זה המצב כנסת. סליחה, זה לא הוגן. הבנתי שזה המצב בכנסת, אבל זה בחירות אחרות. ודרך אגב, גם בכנסת זה לא אולי הוגן. אבל אני רוצה להסביר משהו. יש פה בסופו של דבר, קודם כל, יש הבדל, עם כל הכבוד. אדוני, אם אני חבר מפלגה במודיעין בבחירות לרשויות המקומיות, אין שום סיבה שבעולם שאני לא אוכל לשבת כמזכיר קלפי בלוד.

אין לזה שום משמעות. אחד. שתיים, ממילא,

בבחירות לרשויות המקומיות, סליחה, בבחירות לרשויות המקומיות ממילא אין לזה משמעות. אתה יכול להיות חבר מפלגת העבודה או חבר הליכוד ואתה מצביע בפריימריז לרשימה הארצית. בבחירות לרשויות המקומיות אנשים הולכים על כל מיני מוטיבים מקומיים. זה לא אומר שאתה תומך או לא תומך. אז בוא - - - אני גם רוצה, אדוני, אם יורשה לי. אולי ננתק גם את מפלגות, הסיעות המקומיות מסיעות האם, כן? עזוב, עזוב, אם יורשה לי להשלים. אני לא בא להתנגח בהערות ציניות. בסדר? אם יורשה לי להשלים את המשפט. יש מפלגות שהן מפלגות דמוקרטיות שיש להם עשרות אלפי מתפקדים. בסוף אתה בא ומטיל על בן אדם שהוא חבר מפלגה, אתה מטיל עליו כתם. אתה הופך את זה למשהו שאסור לבן אדם לעשות, כי הוא נפגע אחרי זה בפרנסה שלו. אין בזה היגיון. אנחנו רוצים לעודד דמוקרטיה. אתה יודע מה? תטיל, תגיד חבר שהוא חבר גוף מה שנקרא מרכז. לא, רשימה או סיעה באותה עיר. דרך אגב, היום, איך בן אדם בכלל פעיל פוליטי? לפעמים הוא לא חבר מפלגה, אבל הוא הרבה יותר פעיל פוליטית. הוא כותב בפייסבוק,

אין לך מעקב על זה. אתה בא ואתה מייצר למפלגות הדמוקרטיות שלא שווה להיות מפלגה דמוקרטית במדינת ישראל. האם זה מה שאנחנו רוצים?

שהוא עצמו.

(היו"ר יעקב אשר) ההגדרה היא בעצם, פעיל פוליטי זה שהוא לא פועל מטעם המפלגה. זאת אומרת, שהוא לא בתפקיד מטעם מפלגה. או סיעה או רשימה. סיעה רשימה זה בסדר. אבל הוא חבר מפלגה הוא לא פעיל.

זה לא שאלה של חבר. יש פה פגיעה בחופש העיסוק,

זה סעיף לא חוקתי.

כל מי שמתפקד? אדוני יושב הראש, אם מתפקד ליכוד בעפולה לא יכול להיות מזכיר קלפי בטבריה?

אולי בעיר שלו שלא יהיה. בעיר אחרת שיאפשרו לו להיות. אדוני יושב הראש, אם חבר ליכוד מתפקד בטבריה,

מה היה קורה במדינה, דקה, שאלה, סתם. תראו, אני לא הולך לשנות את זה עכשיו.

כי זה דבר שהוא באמת לשנות קצת סדרי עולם וצריך לשקול אותו. אבל אני סתם ככה שואל, בשביל, רגע. אדוני יושב הראש, יש היגיון בחוק הראשי. אם מדינת ישראל או כל מדינה אחרת, היו בה כל המפלגות היה להן פריימריז וכל המפלגות מתפקדים. להתפקד זה חבר, נכון? להתפקד זה חבר. זה לא אומר שהוא פעיל פוליטי. הוא לא, רוב החיים שלו בכלל לא. אבל הוא רוצה לקבוע מי יהיה בכנסת, מותר לו.

לו יצויר שכל המדינה היו מתפקדים, זאת אומרת את המזכירים היו צריכים להביא מיפן? מאיפה היו מביאים? יוצא - - - 100,000 מתפקדי הליכוד יוצא שהם נפגעים פה. רגע, דקה, ראש עיר מותר לו.

רגע, אתה עוד לא ראש עיר. אדוני יושב הראש, יש פה פגיעה. אדוני יושב הראש, יש פה פגיעה מהותית אם עכשיו במפלגת הליכוד שיש לה 100,000 מתפקדים, אבל בחוק הראשי יש היגיון. כי אם אתה מתפקד ליכוד בטבריה בכל מקום בארץ יש לך אינטרס שהליכוד יצליח.

אם אתה מתפקד ליכוד בטבריה למה אתה לא יכול להיות עכשיו מזכיר קלפי מוניציפלי בעפולה?

ברמלה ועפולה גם רצות רשימות של הליכוד. כי יש לך סיעות אם שם. אבל לא נכון. רצות רשימות של הליכוד. עכשיו אני אגיד לך. רגע, אני אתן לך להשלים ואחר כך אני אגיד את דעתי.

הוא תומך ליכוד והוא מוצהר על זה. חבר מפלגה. גם בעפולה יש רשימות ליכוד. ומה יקרה כשב-"יש עתיד" יהיה כבר פריימריז. יש פריימריז, נשמה.

כן, כן, למה אני צריך לעדכן אתכם כל פעם? אז אתה מבין מה שאתה עושה עכשיו. אני בעד זה. יוצא מצב שמפלגה כמו ש"ס למשל, שאין לה מוסדות רשמיים. אני מבין, אבל אתה יוצר פה בעייתיות. בסדר, הדיון אבל רחב יותר. כן, כן, ברור, ברור. כן, בבקשה. אני לא הרי בא מכובע של ראש עיר. אני בא מכובע של מפלגה שאני חושב שזה ערך במדינת ישראל, שרוצה לעודד אני מקווה, מפלגות דמוקרטיות. ואני לא מעוניין כשאני פונה לציבור הרחב ואני אומר לו בואו תתפקדו למפלגת העבודה אני לא מעוניין שאנשים יבואו ויגידו לי מה עשית לי? אני עכשיו שלוש שנים אחרי שסיימתי להיות חבר מפלגה לא יכול להיות מזכיר ועדת קלפי ביישוב.

אפילו לפי ההנחיות של מערכת הביטחון,

בוא, בוא, תרשה לי, תעשה לי טובה. רגע, רגע, רגע. מה המקצוע שלך?

אדוני, אדוני.

מזכיר ועדת קלפי. תן לו לסיים בבקשה. זה קל למפלגות אחרות. אבל אני רוצה להסביר משהו. אתה, אל תעיר את ההערה הזאת. כי אתה גם טועה מהותית וגם אתה סתם - - - אני,

אל תתפרץ לדבריי.

אני אתפרץ לדבריך, כמו שאתה מתפרץ לדברים אחרים. לא, אני מבקש שלא, עם כל הכבוד לך. הנה, אני מתפרץ.

יופי, איזה גיבור. זה לא עניין של גיבור. זה עניין שאתה טועה מהותית, אז אני אתקן אותך מהותית. יש סדקים באופוזיציה? לא כדאי שאני אכנס איתך למהות. כאילו מזכיר קלפי זה איזה תפקיד שפוסל אותך מחופש התעסוקה במדינת ישראל. נאור, נאור, תן לי בבקשה לנהל את הדיון. אני לא רוצה להיכנס איתך למהות. שני משפטים אחרונים בבקשה.

דבר איתי. אני מדבר רק איתך, אדוני יושב ראש הוועדה. ניסיתי. דרכי, כן. אפילו לפי הנחיות של מערכת הביטחון, חיילים בצבא הגנה לישראל רשאים להיות חברי מפלגה. הם לא רשאים לדוגמה להיות חברים בוועידה, בגופים הפעילים. אבל כחבר מפלגה, מן המניין, אין שום בעיה. ולכן אני חושב שגם פה צריך לייצר את ההבחנה הזאת.

אז אני אומר לך ככה: כמו שאמרתי קודם, לדעתי יכול להיות שצריך לדבר על העניין הזה, אבל אני לא חושב שהיום זה, עכשיו זה הזמן. אבל אני רוצה לומר לך עוד דבר. ואני בא, שוב, מהמקום הפרקטי. הגיונית אני חושב שאתה צודק. הגיונית אני חושב שאתה צודק. ומהותית גם כן, צודקים אתה. ולמה אנחנו לא מתקנים את זה עכשיו? אתה ואחרים. רגע, דקה. אבל תן לי לסיים לדבר. תן לי רגע.

זה כמו הדיור. אתה אומר נדחה את זה, כאשר זה לא חוק להוראת שעה.

וחוק מתקנים את החוק.

אבל אנחנו נמצאים זמן מאוד קצר לפני הבחירות ואנחנו צריכים לעשות דברים בשום שכל. אני מנסה לומר, אם יינתן לי, עוד סיבה פרקטית. ואני בא דווקא מהפרקטיקה. אני לא רוצה שיהיה מצב, גם אם הוא לא אמיתי ולא נכון, אבל לפי מה שאתה אומר, אם היינו מקבלים את זה, אז יתחיל להיות מה שנקרא גם עניין של איזונים של מזכירים, אחד מהליכוד. זאת אומרת ייצא מצב שיכול להיות שניים מהליכוד ואף אחד לא יהיה ממפלגת העבודה. ויתחילו האשמות. בין אם הן חסרות בסיס ובין אם יש להן בסיס על מה. זה יכול לגרום להרבה מאוד מדנים וריבים בתוך מערכת הבחירות שיכולות גם להפריע לזרימת ההצעה, שבסוף זה אינטרס של כולנו שההצעה תזרום. תתחיל חלוקה ויגידו רגע, שיבצו, מי שיבץ? האם שיבצת יותר "ליכודניכים", יותר "עתידניקים" או יותר מפלגת העבודה וכו'. ולכן אני אומר, אני מסכים רעיונית עם מה שאתה אומר, כי זה עוד פעם, משהו מה-over doing שלנו במדינה, שאנחנו הכי נקיים בעולם. סתם, שתבין. המדינה הכי טהורה מבחינת מדינת ישראל. איזה ישראל? ישראל טהורה? במה אנחנו הכי טובים? זה החלומות של מי שחולם כאן. אה, חלומות באספמיה. נכון. והבעיה שיש משרדי ממשלה שכל החיים שלהם הם באספמיה. והם מסדרים את באספמיה.

יש היום, וזה לא רק בחוק הזה,

גם במקומות אחרים. אתה אומר למישהו אל תהיה חבר מפלגה. מה זה חבר מפלגה? חבר מפלגה זה יכול להיות אדם אנמי לגמרי, לא עושה כלום. בקושי בא להצביע, כלום.

הוא החליט,

הוא החליט שהוא רוצה להיות חבר מפלגה. מה לעשות שבסוף לכולם יש דעות פוליטיות וגם לאנשים שיושבים כאן.

שיושבים במקומות רמים וחשובים כמו בית המשפט העליון או לא העליון, יש להם דעות פוליטיות.

הם לא עשו את האקט הזה של דמי חבר ונכנסו לזה,

אבל אם יש לזה משמעות אמיתית?

אבל כשאני מסתכל כרגע ברמה הפרקטית אני חושב שתיקון כזה עכשיו, אם לא נעשה אותו בבדיקה יותר מעמיקה, אנחנו עלולים לגרום לכמה שאלות שהנה, אין לך תשובה עליהם. מי יקבע מי יהיה?

יתחילו המפלגות תכניס את המזכיר הזה, תכניס את המזכיר הזה. שיכסה אותו ויכסה אותו וכו' וכו'. ולכן ההצעה היא נכונה, אבל כרגע לא במקומה. ואולי עוד יום אחד נגיע אליה לאחר הבחירות הקרובות. הלאה.

לא צריך. את רוצה להעיר על זה? בבקשה. אדוני, אולי יש הצעה פה.

הצעות נדבר אחר כך. אני מקבל את דבריך. הערה קטנה, תחשוב על זה. יכול להיות שכפי שאתה ציינת, יש פה עניין שאולי כן כדי לתקן במחשבה.

אולי בהוראת שעה שההגבלה הזאת תהיה, לבחירות האלה. שיהיה בלגן בהוראת שעה, הבנתי.

שתדע שצריך לתקן את זה לאחרי זה, בצורה יותר עמוקה. לעשות דיון אמיתי.

אני מתכנן להיות כאן בוועדה 4.5 שנים בעזרת השם, או 4, כמה שנשאר. אז יכול להיות שנגיע לזה עוד, בעזרת השם. בוא, 4.5 שנים זה 4 קדנציות.

מקסימום תאריכו את זה בהוראת שעה. כל אחד, עודד, בתפילות שלו.

תאריכו את זה בהוראת שעה, שיהיה בחירות עוד 8 שנים.

כן, בבקשה גברתי. אנחנו מפריעים לה לדבר. אני מייצגת את חברי וחברות המועצות, פורום אח"מ, חברי וחברות המועצה ברשויות המקומיות בישראל.

אבל התייחסות לסעיף הזה בבקשה. כן, כן, פשוט להבין מאיפה אני מגיעה. אז לגבי הסעיף הספציפי הזה, איך יחליטו שני המזכירים? אני לא מבינה בכלל למה צריך שני מזכירים ואיזה חלוקת סמכויות תהיה ביניהם? אה, את מדברת בכלל. כרגע על הסעיף הספציפי הזה.

שני מזכירים ואז מה הנוהל החלטות ביניהם?

פה אחד?

כמו בכנסת. מישהו רוצה לפרט? דין, אתה רוצה לספר איך זה עובד בכנסת? קצר. יש חלוקת תפקידים ברורה בין שני המזכירים, מי עושה מה. יש ממש טבלה מסודרת. בהצעה פה כרגע יש? או שזה יישאר?

זה לא חקיקה. בעקבות החקיקה הזאת תהיה הסדרה במשרד הפנים, המפקח על הבחירות יוציא. אז זה דבר שצריך.

את צודקת מאה אחוז, כדי שלא יהיה ריב סמכויות מה שנקרא. רק משפט אחד, באותה הזדמנות, אני לא אדבר שוב. אם אנחנו הולכים לשוויון בין המערכות בכנסת וברשויות המקומיות. ככל הניתן, כן. ככל הניתן, מצוין. אני רק רוצה להזכיר שחברי וחברות המועצה לא מקבלים שכר, לא מקבלים תגמול. אסור לתגמל, אסור להחזיר הוצאות. כך שאנחנו מדברים פה במשחק מאוד מאוד לא מאוזן. כן, אבל זה לא קשור לבחירות. זה קשור לוועדת הפנים והגנת הסביבה, אבל לא לבחירות. יש לזה פה גם העלאת אחוז חסימה. יש הצעות חוק בעניין הזה שאנחנו מנסים לראות, לקדם אותם בתיאום עם מרכז שלטון מקומי.

יהיה פחות עם השלטון המקומי, אבל כן. תודה לך.

עד כאן הפרק הזה. נמשיך חברים. (7) אחרי סעיף 32א יבוא: "הצבעת מזכיר וחבר ועדת קלפי 32ב. (א) מנהל הבחירות יקבע בכל מתחם מקום קלפי אחד שישמש גם להצבעת מזכירים וחברי ועדת קלפי, מבין מקומות הקלפי שנקבעו לפי סעיף 31,

"מתחם" - מבנה או כמה מבנים הסמוכים זה לזה שיש בהם כמה מקומות קלפי. (ב) מזכיר ועדת קלפי וכן חבר ועדת קלפי ששימש בתפקידו לפחות שש שעות רצופות שבהן הייתה הקלפי פתוחה להצבעה, ששמם נכלל בפנקס הבוחרים של הרשות המקומית בה הם משמשים בתפקידם רשאי להצביע במקום קלפי שנקבע לפי סעיף זה באותה רשות מקומית. (ג) המבקש להצביע לפי סעיף זה יציג בפני מזכיר ועדת הקלפי אישור על זכאותו לעשות כן כפי שקבע השר בתקנות.

סעיף 31א(ו) עד (ח) יחולו על ההצבעה לפי סעיף זה בשינויים המחוייבים ובשינוי זה - בסעיף קטן (ו) במקום "אדם מוגבל בניידות המצביע בקלפי לאנשים המוגבלים בניידות" יבוא "אדם כאמור בסעיף קטן (ב) המצביע במקום קלפי שנקבע לפי סעיף קטן (א)"; אני רק אסביר בקצרה. אנחנו פה בהסדר חדר שעניינו הצבעת בעלי תפקידים, שהוא מחולק לשניים. החלק הראשון שלו מופיע כאן, וזה בעלי תפקידים כמו מזכיר וחבר ועדת קלפי, שהם תושבי אותה רשות מקומית. הם יוכלו להצביע, כאשר מדובר בריכוזי קלפיות תהיה קלפי אחת בכל ריכוז קלפיות שהם יוכלו להצביע בה. ופה מפורט ההסדר איך הם עושים את זה. כן, הערות בבקשה. שם ותפקיד לפרוטוקול. מנחם שפירא, מנהל מחלקה מוניציפלית דגל התורה. סגן ראש עיריית בני ברק.

בסעיף (ג) כתוב שצריך לתת אישור, רק לא כתוב ממי האישור. זה ייקבע בתקנות. כפי שיקבע השר בתקנות. ממי הוא יקבל את האישור אבל? תקנות, יקבע השר. השר יקבע בתקנות מי. לא, הוא צריך להציג אישור.

השר יגיד איזה אישור הוא צריך. בתקנות הוא יפרט, הוא יגיד לו: אם אתה חבר ועדה אתה צריך לקבל מהמזכיר. אם אתה מזכיר, תקבל לא יודע ממי. זה יהיה כתוב בתקנות, זה לא מוסדר בחקיקה. זה לא חקיקה ראשית. זה לא נהוג בחקיקה ראשית. אם אין הערות נמשיך הלאה. (8) בסעיף 34(א), בפסקה (1) - (א) אחרי "גם מזכיר הוועדה" יבוא "וחבר אחד לפחות"; (ב) אחרי "בנוכחותו של מזכיר הוועדה בלבד" יבוא "והמזכיר הנוסף בקלפי ישמש כחבר הוועדה"; (ג) במקום הסיפה החל במילים "נוכח מזכיר הוועדה בלבד" יבוא "ואולם בעת ספירת הקולות תהיה הישיבה חוקית אם נכחו בה נציבים של שתי סיעות לפחות מלבד המזכיר, נכח חבר אחד בלבד לא תתקיים ספירת קולות - אלא אם נכחו שני המזכירים; לא נכח אף אחד כאמור, לא תתקיים הספירה אלא אם נכחו שני המזכירים ומזכיר נוסף שהתמנה לפי סעיף 32(א1)"; אוקיי. הסעיף הזה קובע עיקרון מאוד חשוב, שאני חייב לומר שבאופן אישי אני מאוד הופתעתי שהוא לא נקבע עד היום לגבי הבחירות ברשויות המקומיות. עד היום היה אפשר לקיים את ההצבעה בנוכחות המזכיר, לא את הספירה, את ההצבעה, בנוכחות אדם אחד שהוא המזכיר. מצב שהוא נראה לנו מוזר בלשון המעטה. המזכיר יכול להיות לבד? זה מה שהיה עד היום. מכל מקום, אנחנו מנסים שוב להשוות את המצב למצב שנהוג בכנסת, שהוא לדעתנו מובן מאליו. שהצבעה לא יכולה להתקיים אם לא נוכחים לפחות שני נוכחים. אחד המזכיר והשני חבר, לפחות חבר ועדת קלפי אחד. אבל אם גם חבר לא נמצא, אז המזכיר הנוסף. ובשעת ספירת הקולות לפחות שלושה אנשים נוכחים ומפקחים על ספירת הקולות או מבצעים את ספירת הקולות. שזה בעיקרון צריכים להיות שני נציגי סיעות ומזכיר.

אם יש נציג סיעה אחד אז שני המזכירים בנוסף אליו. אם אין אף נציג סיעה אז שלושה מזכירים. אוקיי. יש הסתייגות, התנגדות של מי, הערות? אם לא, נמשיך הלאה.

(9) בסעיף 35 - (א) בסעיף קטן (ד), אחרי "מי שחתם" יבוא "כמגיש כאמור בסעיף קטן (ג)"; (א1) בסעיף קטן (ז) , בסופו יבוא "ותצוין בה השתייכותו של כל אחד מהמועמדים לגוף מן הגופים האמורים"; (א2) אחרי סעיף קטן (ז) יבוא: "(ז1) הגיש גוף כאמור בסעיף קטן (ז) רשימת מועמדים, ולאחר מכן הוגשה מטעמו רשימה נוספת - לא יקבל מנהל הבחירות את הרשימה המאוחרת ביניהן,

אם שני גופים או יותר הגישו רשימה כאמור בסעיף קטן (ז), ורק חלק מבניהם הגישו מטעמם רשימה קודם לכן - יראו את הרשימה כאילו הגישו אותה רק הגוף או הגופים שלא הגישו רשימה קודם לכן, (ב) בסעיף קטן (ח), במקום "הסכמת המועמדים בכתב או במברק" יבוא "כתב הסכמה של כל אחד מהמועמדים חתום בידו" ובמקום |33" יבוא "40"; אוקיי. כאן אנחנו מדברים, אנחנו עברנו לנושא הגשת רשימות המועמדים.

ויש פה מספר תיקונים שנוגעים להגשת רשימות או מועמדים: 1. מועד הגשת רשימות המועמדים הוקדם בשבוע ימים, כפי שאמרנו קודם. ובמקום היום ה-33 ליום ה-40 שלפני הבחירות. 2. הנושא של כאשר מדובר ברשימת מועמדים חדשה צריך, מובהר כאן שצריך חתימה של המגיש ואיך מגישים את כתב ההסכמה ואיך מצרפים את התצהיר. לגבי רשימות שמוגשות על ידי גופים, כמו סיעות, מפלגות וכו' - מובהר כאן בעצם העיקרון שכבר קיים בחוק כיום, שכל גוף כזה יכול להגיש רשימה אחת. ואם מוגשות יותר מרשימה אחת, אז הרשימה המאוחרת לא מקובלת, לא מתקבלת. ובעצם אלה השינויים.

אני מבקש להעיר לגבי הנושא של הכנסת הסעיף שאם מוגש למעשה מאותו גוף שתי רשימות, אז זה חלק מאותם תנאים שפוסלים את ההגשה ללא יכולת תיקון. אני רוצה ברשותכם רק להסביר בדיוק את הנושא הזה.

הכל בפרטים הקטנים. הזכות להיבחר היא הדבר הכי דמוקרטי שיש. כאשר פוסלים את זה, זה צריך להיות במשורה. יש עילות בחוק שמאפשרות אם יש פגם לתקן את זה תוך 48 שעות. אבל החוק קובע למעשה רשימה סגורה של העילות שלא ניתנות לתיקון. מעליו אתה לומד עליהן היינו מה שלא ברשימה הסגורה ניתן לתיקון. עד עכשיו לא היה מצב שבו אותו פגם של הגשה של שתי רשימות הוא בעילות הסגורות שלא ניתנות לתיקון.

יש לפני חמש שנים שהיה את הנושא, בג"ץ אפשר לתקן ולהגיש מחדש את הרשימה. פה למעשה יש הכבדה. באים ואומרים אנחנו רוצים להכניס את זה לעילות הסגורות שלא ניתנות לתיקון וזה יהיה מבחינת לסגור את זה ולנעול את זה ולשים בתוך כספת. ואני חושב שזה דבר שהוא לא נכון. הוא מכביד, הכבדה שלא הייתה לפני זה. הוא יכול לגרום למצבים בלתי ניתנים לריפוי. עכשיו, אף אחד פה לא פושע. אני רוצה שנייה להסביר את הדברים, בסדר? החוק מאפשר למפלגות לממן שתי רשימות ביישוב. מפלגות שונות עושות את זה לאורך שנים בדין.

אנחנו מכירים את החיים. יש לך היום הגשת רשימות. מגיעים לך 50, 60 חוברות. יושב לך שם בא כוח, או יועץ משפטי, או רואה חשבון. ואז הוא לא שמו לב שפה היו צריכים להגיש דרך סיעת הבת ופה דרך. חברים, לא צריך להגזים.

מה שצריך לעשות, דרך אגב, ופה זה ממש לשים מכשול בפני עיוור. אם החוק מאפשר, והוא מאפשר, למפלגות לממן שתי רשימות ביישוב - אז למה יש את ההגבלה השנייה שאתה צריך להתחיל לשחק בחוברת לא להגיש את זה פעם מסיעה ופעם ממפלגה ופעם מרשימת בת?

באים מצד אחד מאפשרים, ואני מניח שלא רוצים לתקן את זה. אם רוצים לתקן את זה, בבקשה, אני מתנגד. מאפשרים למפלגות, יש לזה תכלית, לממן שתי רשימות ביישוב. וכולם עושים. לא כולם, חלקם עושים את זה לא מעט שנים. ומצד שני, באים ואומרים לך תשמע, אתה צריך עכשיו - - - רק מהבחירות הקודמות זה אפשרי. לא, לא נכון, סליחה.

מפלגת העבודה והליכוד, אני יודע שעושות את זה הרבה מאוד שנים, הרבה מאוד מערכות בחירות. זה לא נכון, סליחה. המימון זה לא נכון להגיד את זה. אני מוכן שאדוני יבדוק את זה בצורה מאוד מאוד רצינית. אבל אני יודע מה שנקרא מהפרקטיקה, מהחיים עצמם, שזה נעשה לאורך מערכות בחירות, לאורך שנים. אין פה שום דבר שהוא המצאה. ולכן אני אומר, בוא לא בטכניקה נגרום לפסילות של מהות.

אם אני זוכר נכון.

אתה יודע יותר טוב ממני. כן? אנחנו גם חושבים שזה נכון להשאיר את זה שכן אפשר יהיה להגיש שתי רשימות. אנחנו ממילא יכולים להגיש. לא, לא, יהיה אפשר להגיש שתי רשימות. לא, זה לא הנושא. בכל מקרה, גם אם לא נותנים לפחות שיהיה אפשר לתקן. עובד פה תלמיד חכם אמיתי מה שנקרא, אוקיי. לפחות שיהיה אפשר לתקן, כמו שהוא אומר. זה לא יכול להיות מצב שאנחנו נמצאים, הופכים את החוק הזה ליותר קשה ממה שהוא היה.

גם את התקנה הזאת, יותר קשה ממה שהוא היה. כן, משרד הפנים, בבקשה להסביר. למה שזה לא ייחשב משהו שאפשר לתקן אותו בסד זמן סביר? שנייה לפני זה. איך מתרחשת טעות כזאת? לפני התיקון. כי כאילו נשמע להוריד את המילה או להוסיף את המילה "לתקן" זה כאילו פרט שולי.

בוא ניתן לאנשים לתקן. איך קורה כזה דבר בטעות?

מאחר ואתה גם מממן את הזה,

אתה לא עושה את זה בטעות. טעות, טעות לגמרי. פעם אחת הייתה טעות. נכון? כמה שנים אתה עושה את זה? אני לא עושה את זה. בוא, אל תהפוך את זה לאישית, תרשה לי שנייה. לא, אתה בתפקידך, זה לא אישי, שחרר. אז אני אסביר, אני אסביר. הכל בסדר. בנחת, בנחת חברים.

חייב לשמור על אחידות מפלגות האופוזיציה. אני לא יכול להרשות שאצלי בוועדה האופוזיציה לא תהיה מאוחדת. אני עוזר לך. מי מגיש שתי רשימות בטעות? אני מבקש שלא יהיה מתח בין מפלגת העבודה ל-יש עתיד. לא, לא, הסדר דאגה מליבך, אנחנו מאוחדים מתמיד. תראו, אני אסביר ברשותך.

העיר לי הערה עו"ד הברמן ככה בשיחת חולין עכשיו, שהוא מומחה בנושא. העיר לי הערה אחרת, שכדאי לקחת לתשומת לב. שהוא אומר אם כבר ההנחה שבאים ואומרים שהרשימה האחרונה תיפסל היא לא נכונה, זה צריך להיות הפוך. בעולם המשפט כל מה שנכון הוא מה שמגיע אחרון, לא מה שמגיע ראשון. אבל לשאלתך. צריך להבין את הפרקטיקה. אם אתה מפלגה שמריצה, ויש מפלגות כאלה. אני לא יודע אם אנחנו כאלה היום, אבל לפחות זה החיים. שמריצים 50, 60, 70 רשימות. ואז מגיעים לך ככה, ביום להגשת הרשימות, 70 חוברות. בא לך היועץ המשפטי או בא כוח, ואתה החלטת החלטה מהותית פוליטית שמותר לך לפי החוק לממן שתי רשימות ביישוב מסוים. אבל בגלל כל הפיתולים בחוק שאומרים מפלגה אחת וסיעה אחת ורשימה אחת, אז בחוברת אחת אתה מגיש מטעם מפלגה. חוברת שנייה אתה צריך להגיש את זה מטעם סיעת הבת שהזדהתה. אתה מממן, הם שלך, הכל בסדר. הוא הנהן בראשו, הוא הבין.

עכשיו, בסוף מוצא את עצמו מועמד, לא בטובתו, לא באשמתו, בפני שוקת שבורה. הוא בא, מגישים. הוא לא יודע בכלל, זו לא אשמתו.

משרד הפנים בבקשה. אמרתי גם בדיון הקודם. בסוף השאלה של תיקון ליקויים זו שאלה של מועדים. אפשר לקבוע שצריך את החתימה ביום ה-40, ביום ה-30, ביום ה-28. מה שרוצים. אבל חשוב לשמור על אחידות. הבעיה של הגשה של רשימה על ידי, של מפלגה שמגישה כמה רשימות זה יותר בעיה כמו למשל סיעה מקומית שבא כוח לא חתם או שמישהו אחר חתם במקומו. או מפלגה בכנסת שמישהו אחר חתם במקום בא הכוח. מה שמוצע כאן לתקן את הליקוי, המשמעות של לתקן את הליקוי זה בעצם לא הייתה חתימה תקינה של בא כוח לפני ועכשיו משנים. בעצם הופכים אותה מסיעה מקומית לסיעת אם, הופכים אותה מליכוד לעבודה.

הבעיה היא לא ייחודית רק למפלגות שמגישות שתי רשימות, אלא זו בעיה רוחבית לגבי מה קורה אם יש פגם בחתימה של בא כוח. ולכן אם מסדירים, צריך להסדיר את זה באופן כללי ולאפשר למשל גם לסיעה מקומית להחליט פתאום ביום ה-28 שהיא הופכת לסיעה ארצית, לרשימה חדשה.

אומר משרד הפנים, אם אני מבין אותו נכון. לא, ולכן אני אומר,

לדעתנו זה נכון לשמור על זה ביום ה-40 שצריך שהחתימות יהיו מסודרות. אבל אם פורצים את זה, לפחות לפרוץ את זה לכולם ולאפשר לכולם לשנות את זה. אומר משרד הפנים אם אנחנו רוצים לתת עוד מדרגת תיקון, מה שנקרא, אז זה לא רק, למרות שיש יותר אפשרות לטעות במקרים האלה, שאתה יכול כסיעת אם לשתי סיעות וכו', אבל עדיין גם טעויות אחרות להכניס לאותו רובד. שאפשר יהיה לתקן אותם. זה מה שאתה אומר.

אבל אני כן אגיד שאנחנו חושבים שבאמת חתימות זה העניין הכי מהותי ברשימה וזה צריך להיות עד היום ה-40. והמצב שהיה ב-2018, שפתאום רשימה הוגשה כרשימה של מפלגה ארצית והפכה במהלך הדרך לרשימה של סיעה מקומית בגלל החילופים של החתימות - הוא מצב לא טוב. ואנחנו חושבים שצריך לשמור על העיקרון שחתימות זה עניין מהותי שצריך להיות תקין ביום ה-40, ביום הגשת הרשימות. כן, משה? הנושא הזה שאמר עכשיו היועץ המשפטי של משרד הפנים - זה קורה, החוק של הרשויות המקומיות זה חוק קשה. יש כמה סוגי רשימות.

משותפת, יש סיעה משותפת, יש סיעות בת משותפות. יש כמה חובות וכמה, כל מיני אופציות שצריך למלא.

יכול להיות שמגיש רשימה יכול להיות שיטעה. לא, אבל רשימה משותפת, משה, יכול להיות גם רשימה עצמאית סיעתית. כאילו, שהיא לאו דווקא מפלגת אם. יכול להיות, כן. יכול להיות משותפת.

אז בעצם מה שהוא אומר, אם אתה רוצה לתקן, בוא נתקן לכל. בסדר, נכון. לא, השאלה אם זה מה שאתם חושבים.

אני חושב שצריך לתת זמן לתקן ואני אסביר גם למה. רק שאני אבין אותך, הזמן לתקן הוא לכל,

לכל. כן, לכל, כן. לא רק למפלגות אם. מה זאת אומרת לכל? זה אומר למשל שאפשר להגיש רשימה, לא, לא על שתיים,

אם הוא יסביר לי למה הוא התכוון, אני אגיד לך מה אני מתכוון. כי מה שהוא הסביר לי, זה עניתי. זה אומר שאם סיעה מקומית הגישה בלי חתימה של בא כוח, בעצם בלי בא כוח, היא תוכל עד היום ה-28 לחפש בא כוח שיחתום לה על החוברת.

אז הנה, פה לקחת משהו שהוא לא זה.

כי זה לא טעות.

זה גם טעות. או החתימו למשל מישהו שהוא לא בא כוח הנכון. התבלבלו בבאי הכוח והחתימו סתם מישהו מהרחוב בתור בא כוח סיעה מקומית. טעויות יש בכל מיני. מה מבקשים

את חתימת בא הכוח או את חתימת המועמדים? חתימת בא כוח. אני שואל מה מבקשים. על באי הכוח, אנחנו מדברים. או באי כוח או הקטגוריה של הגשת הרשימה,

אם זו סיעה עצמאית או סיעת בת. שנייה רגע. אני רוצה להסביר שנייה. רגע, רגע. בואו נשמע את משה.

מפלגה מגישה הרבה רשימות.

לפעמים הגישה רשימה שהיא נקראת מבחינתה, היא הגישה את זה בצורה של רשימת בת. משרד הפנים קלט אותה בתור רשימה עצמאית. זאת אומרת, המימון של הרשימה הזאת הלך,

וזה קורה.

מה זאת אומרת?

זה צריך לשאול את משרד הפנים.

יכול שזה קורה בטעות בהגשה, יכול להיות שזה קורה טעות אחרת.

אם זה טעות של משרד הפנים, הוא צריך לתקן אותה. הדבר הזה קורה הרבה מאוד. מה שאנחנו מבקשים, שהיום ה-40 הזה היה יום הגשת הרשימות. שמשרד הפנים יעביר למפלגות ולרשימות משוב. עד שלושה או ארבעה ימים אחר כך. אלה הרשימות שהגשת אותן. אלה רשימות יהיו עצמאיות. תתנו לנו. וגם, תנו לנו לתקן את הדבר הזה. ולא אחר כך כשאנחנו נמצאים בשלב של המימון אנחנו צריכים להיכנס לדיון עם משרד הפנים ולתקן את זה. טעות בהגשה היא בסוף לא טעות רק בסיווג בקטגוריה. זה הכל הולך לפי בא כוח הרשימה. אבל הוא טוען לפעמים גם יש טעות בקליטה.

אם הטעות היא בקליטה אצלנו אז זה לא תיקון ליקויים של הרשימה. אנחנו פשוט נתקן את הטעות בקליטה. אם החוברת הוגשה כפי שהיא, אם ההודעה הוגשה כפי שהיא ואנחנו טעינו בהקלטה במחשב נתקן את ההקלדה במחשב. זה לא העניין. אם יורשה לי, סליחה. חנה רותם, מנהלת האגף לביקורת בחירות במשרד מבקר המדינה. רק מנקודת המבט הכוללת של זה, הטעויות האלה אכן קורות. הרבה פעמים באמת בגלל טעויות בחוברת עצמה שממלאים או באמת במי שחותם עליה. ההשפעה היא לא רק על המימון, ההשפעה היא גם על יתר הנורמות והכללים שחלים על סיעה. הפער בין סיעת בת לסיעה מקומית הוא גדול מבחינת הנורמות והכללים שחלים עליהם. אחד הדברים, תקרת הוצאות, מימון מגיע ודברים נוספים. אנחנו התייחסנו לזה בדוח קודם. ואחת ההמלצות של המבקר הייתה שאכן משרד הפנים,

יעדכן את הסיעות, את סיעות האם לפחות, לגבי המעמד והסטטוס של כל הסיעות, של אופן הרישום של הסיעות. בעצם מה שאמר משה.

הם רוצים שלב נוסף. אין בעיה, שמשרד הפנים יאמר אם הם יכולים לעשות. עדכון זה עניין אחר. דיברנו בישיבה הקודמת על לפרסם. לא, עדכון לצורך פרסום. עדכון לצורך תיקון. אם עדכנת ויש בעיה, רוצים לתקן אותה. התיקון, העניין של טעות בחתימה של בא כוח,

אנחנו לא יודעים אם זה טעות או לא. ומבחינתנו, אם רשימה מסוימת לא השיגה בא כוח שייקח עליה חסות עד היום ה-40 והיא רוצה עכשיו עוד 12 יום כדי לחפש בא כוח שייקח עליה חסות - אנחנו לא רואים בזה כטעות שצריך לתקן ליקויים. אבל אנחנו לא יודעים לבדוק מה טעות ומה לא. מי התבלבל בחתימה ומי פשוט אין לו בא כוח שיחתום לו. ולכן מבחינתנו חתימה היא חתימה בכל המקומות. ואם בא כוח של המפלגה חתם, אז זה מטעם מפלגה. ואם מישהו שהוא לא בא כוח של מפלגה חתם, אי אפשר לראות את זה - - - אבל במפלגה עצמה סיעת האם אומרת הייתה פה טעות. זה לא שהוא הולך עכשיו לחפש סיעת אם. סיעת האם אומרת לך הייתה פה טעות טכנית. אותו דבר מישהו שאין לו, סיעה מקומית, שהוא הגיש רשימה והוא אומר אחר כך, אחרי 12 יום הוא כבר ימצא מישהו והוא יגיד 'כן, עשיתי טעות, התכוונתי כבר ביום ה-40 לחתום לו. אנחנו לא יודעים אם זה טעות או לא טעות. אנחנו יודעים האם יש חתימה של בא כוח שהוא בא כוח מוכר של סיעה יוצאת מקומית של מפלגה בכנסת או סיעה בכנסת. כן, היועץ המשפטי. לא, עו"ד אלמוג, השאלה היא אחרת. השאלה היא יש לנו בין היום ה-40 ליום ה-30 שאתם מודיעים את הדברים. מבקשים, אם אני מבין נכון, מבקשים פה שיש איזה שהוא שלב ביניים שהוא לאו דווקא בחוק, שבו אתם בעצם מודיעים על מעמד הרשימה, כפי שהיא נקלטה במערכות משרד הפנים.

נקלטה רשימה כזאת, בלי להגיד עכשיו אם יש בה ליקויים או אין בה ליקויים. הוגשה רשימה מסוימת.

שהיא מבחינתנו סווגה כשרשימה כזאת. וזה המעמד שלה כרגע. ולפי הנתונים שהיא נתנה, זה הנתונים שהיא נתנה.

אנחנו לא נכנסים לשאלה כרגע אם זה ליקוי או לא ליקוי, או ניתן לתיקון או לא ניתן לתיקון. אם אני מבין נכון את בקשתו של מר שיפמן זה שבעצם אחרי שלושה או ארבעה ימים יהיה אפשר לקבל איזה שהיא תמונת מצב איזה רשימות הוגשו, נקלטו, בלי להגיד כאילו אם הן תקינות או לא תקינות, שזאת הרשימה שנקלטה. היא רשימת בת של זה וזה, כך וכך. אני אתייחס לנושא הזה רק מבחינה תפעולית. אין סיכוי שנעמוד בזה. אם יהיה לנו מערכת תהליך דיגיטציה, אז בטח שנוכל לעמוד בזה, אני מקווה לקראת סיום שמונה. אבל כרגע במצב שאנחנו נמצאים בו לצערי. מה, ישראל לא דיגיטלית? כמות הרשימות שאנחנו מקבלים היא רק עולה בעשרות מונים. אז אין סיכוי שנעמוד בזה, גם לא תוך עשרה ימים. כאילו לא אפשרי. ולכן אנחנו חוזרים לשאלה הראשונה. האם לתת מקצה תיקונים או לא?

גם אם מעדכנים וגם לא, השאלה של התיקון היא - - - אבל גם אם יהיה לך מקצה תיקונים אתה לא תדע. אתה לא תדע, עד שיגיע דיגיטציה. אם הם לא יכולים לעמוד בדבר הזה,

אני חושב שצריך לתת זמן לתיקון. שהסיעות אחרי הגשת הרשימה בדרך כלל הן יודעות, הן רואות את החומרים והם יכולים לעלות על חלק מהבעיות בכל אופן. לא, לא הבנתי. אני אומר שכן כדאי לתת מועד לתקן.

על איזה ליקוי אתה מדבר? על באי כוח. זה למעשה חתימה של בא כוח. הגדרת רשימה. הגדרת רשימה? הגדרת רשימה היא באה יחד עם בא כוח. כלומר, צריך בשביל זה את החתימה של בא כוח המתאים. ולכן, אני רק מסביר את המשמעות. - - - טעות בדרך כלל, שהוא מגדיר את הרשימה אחרת מבא כוח. לא, המשמעות היא שאין חתימה תקינה של בא כוח. ואני אומר שוב, זה אומר שבעצם לא צריך להגיש את הרשימות חתומות ביום ה-40 אלא ביום ה-28. ברגע שאין חתימת בא כוח אי אפשר לתקן. לא, אם אין חתימה בכלל, ברור. אם נפלה טעות.

איך יכולה ליפול טעות? אז אני אסביר לך תומר. לפעמים זה יכול להיות אותו בא כוח, אותו בא כוח, הוא בא כוח גם של זה וגם של זה. בא כוח הוא יכול להיות בא כוח של כמה רשימות. נו, ומה הטעות? הטעות בהגדרה לפעמים. הטעות בעיקר בהגדרות.

מי טעה? הגדרה אם זה סיעתי. מי טעה? אותו בא כוח שחתם. מה, הוא לא יודע על מה הוא חותם?

מה הוא לא הבין? במקום סיעת בת הוא כתב סיעה עצמאית. או סיעה במועצה היוצאת. זה לא טעות.

אי אפשר, יש גבול.

זה המהות. אתה צריך לדעת מה אתה מגיש. עם כל הכבוד. אדוני, רק שאלה שלא עונים עליה. עד עכשיו זה לא היה חלק מהעילות הסבירות שהחוק לא מאפשר לתקן. זה לא קרה עד הבחירות האחרונות.

אם זה קרה אז עכשיו תיקנו את זה.

מה שבית המשפט אמר שזה דבר שצריך להסדיר אותו. זה היה, פרשת קליש הייתה פרשה כזו. אבל להסדיר, זו גם ההצעה. יש אפשרות להסדיר אחרת. אתם רוצים להסדיר אחרת, תסדירו אחרת. משרד הפנים, מה תהיה הבעיה אם עדיין אפשר?

אתה סוגר את, קיבלת את הרשימות, קיבלת את הזה. אתה לא צריך לדחות מועדים בזה, כי הרי אל תשכח שעוד אתם עד שאתם קולטים לוקח לכם זמן. אבל אם נעשתה טעות כזאת ועושה מפלגה צ'ק ליסט אחרי אותו ליל ההגשות או זמן ההגשות ובודקים שהייתה טעות בהגדרה או מה, אז נותנים 24 שעות לתקן.

העניין הוא לא הגדרה. העניין הוא בא כוח תקין שחותם. ואנחנו צריכים לבדוק - - - כן. אבל לפעמים אם טעית בהגדרה אז טעית בבא הכוח.

ולכן המשמעות של התיקון הזה זה שאומר שביום ה-40 אפשר להגיש את החוברות עם רשימת המועמדים בלי חתימה של בא כוח. וביום ה-28 להגיש חתימה של בא כוח. זה נכון לסיעות יוצאות, זה נכון לסיעות בכנסת, זה נכון למפלגות. אני אומר שוב, לדעתנו זה בעייתי כי הגשת הרשימות צריכה להיות ביום ה-40. אבל אפשר גם להגיד הגשת רשימות ביום ה-40, חתימה ביום ה-28. לדעתנו זה כמובן לא נכון. אבל לפחות זה שומר על אחידות. טוב, הלאה. הנושא הבא שהעצם מופיע בהצעת החוק זה נושא הדיגיטציה.

אביטל פרידמן, מהמכון הישראלי לדמוקרטיה. חשוב להדגיש בשולי הדברים שאמנם ההגדרות כן קיימות אצל משרד הפנים, אבל הן לא, אין הכרח שהן יהיו שקופות לציבור. זאת אומרת סיעה, רשימה מקומית יכולה לרוץ בתמיכה של סיעת אם, מבלי שזה יהיה שקוף לציבור. דיברנו על זה, שהם התחייבו שהם יפרסמו את הדברים האלה. כן, לפני הבחירות. כאן דובר פשוט עוד לפני אישור הרשימות. אבל מה שדיברנו בפעם הקודמת, אחרי האישור לפרסם את זה באינטרנט. הנושא הבא זה נושא הדיגיטציה, שמופיע בהצעת החוק. כפי שעלה בישיבה הקודמת, הנושא הזה דורש, אין כוונה שהוא יחול בבחירות הקרובות ממילא. הנושא הזה דורש, לדעתנו, ליבון מעמיק יותר בכל הפרטים שלו והנתונים שיכללו בחוק. זה כמובן ישפיע גם על הנושא שעכשיו דיברנו עליו, על הנושא של תיקון ליקויים. אני מקווה שישפיע לטובה. אנחנו מקווים. ויש מערכות שלא קשורות לעניין הזה, שהדיגיטציה שלהם גרמה לא רק, לא גרמה לשיפור המצב, אלא גרמה, אני לא מתייחס כמובן למערכת הזאת.

בעניין הזה,

אני רוצה לומר את הדברים הבאים: קודם כל, אנחנו מברכים על הדבר הזה של הדיגיטציה. אני חושב שהגיע הזמן שזה יקרה. אבל מאחר וכדי להסדיר את זה אז אנחנו צריכים לדון בעניין הזה, לראות את כל האספקטים שלהם, כל מה שקשור לדיווחים בצורה הזאת. אגב, גם בין היתר לשאלות שעלו עכשיו. וגם על השאלות אפשר לראות אם זה מטייב את הדברים, אולי איך זה סוגר את זה. האם הטעויות יהיו יותר בגלל זה או פחות. ולכן אמרנו למשרד הפנים, ואני אומר את זה גם כיושב ראש הוועדה.

אנחנו מבקשים לפצל את החלק הזה, את הסעיף, את הפסקה הזאת מהחוק. כדי שנוכל לדון בה בקרוב. אני מתכוון, ונתתי גם את הבטחתי למשרד הפנים, אני מתכוון לדון בעניין הזה בזמן הקרוב.

מאחר וגם משרד הפנים מלכתחילה לא חשב שדיגיטציה תהיה בבחירות הללו ומדובר על הבחירות הבאות. אבל כדי להסיר חשש שאנחנו לא נדון בזה או לא נרצה להתקדם עם זה, אני מודיע, אנחנו נפצל את זה כשנצביע על זה גם באיזה שהוא שלב.

אנחנו נפצל את החלק הזה. אולי יהיו גם פיצולים אחרים כפוף לאישור המליאה. ואז נוכל לדון בזה בקרוב מבלי שנצטרך לחכות לתסקיר או החלטת ממשלה נוספת. ואני מודיע כאן ועכשיו שאנחנו נדון בעניין הזה. אוקיי, רגע. לפני הנושאים הבאים. שוב, אני מקווה שהובנתי קודם נכון. אנחנו ב-12:25 או 27 אנחנו מסיימים, לא מסיימים, אנחנו יוצאים להפסקה של משהו עד 14:00, משהו כזה. ב-14:00 אנחנו נחדש את הדיון. במטרה לסיים ככל הניתן היום את הנושאים. אני רוצה להעלות נושא נוסף שלא נמצא, דיברנו עליו בתחילת הישיבה, שהוא כרגע לא נמצא.

זאת אומרת, שני נושאים בעצם שרצינו לדבר עליהם. אבל נושא אחד שהעלה בישיבה הקודמת ראש

שוב. זה נמצא גם בנוסח, בהצעת הנוסח.

אבל רק שתוכל להציג את הטיעון שלך בעניין הזה. הנושא החדש? לא, לא הנושא החדש, אלא נושא שתכף תשמע. הוא כבר מופיע בנוסח. לא בנוסח. זה עדיין לא בנוסח החוק המקורי. לא, לא,

אבל ראש עיר מפעיל את הרשות גם באמצעות הסגנים שלו. אבל עודד, אתה לא חייב בחירות. שנייה, בשביל להוסיף חברי מועצה. אתה מוסיף מנדט למועצה. אבל זה משנה סדרי עולם. זה משנה סדרי עולם, זה חלק

אנחנו צריכים רק לראות איך אנחנו מסדירים את הנושא הזה. יכול להיות שגם בסוף נחליט שזה לא יהיה ויהיה אישור אחר.

שאנחנו חושבים שאפשר לאמץ אותו.

זה מקובל

אחרי "בשיק בנקאי" יבוא "או בדרך אחרת שיקבע השר"; (ב) בסעיף קטן (א1), במקום "מהיום ה-30" יבוא "מהמועד להגשת רשימת מועמדים"; אוקיי, מדובר פה על רשימות מועמדים שבעצם חדשות או שהן לא קשורות לסיעות היוצאות

אנחנו פשוט חוששים. היא לא רשימה פסולה, היא פשוט לא הוגשה.

עד 2018 הפסיקה הייתה ברורה גם שחוברת לא חתומה היא כאילו לא הוגשה. בסדר, אבל זה לא

נכון שבסוגיה שראויה להסדרה המחוקק צריך לקבוע מה ההסדר הנכון,

וזו הסיבה שאנחנו באים למחוקק ולא ממתינים

כיוון שהמחוקק הוא זה שצריך להבין ולהכריע מה ראוי לדעתו להסדיר. ואנחנו נמצאים כרגע בפני המחוקק.

מבקר המדינה אמר שצריך להחליט או-או, הוא לא אמר איזה דרך להסדיר.

סוגיה ראויה להסדרה.

כן, זו הבעיה, אנחנו חיים רק

בסדר, רגע, אוקיי. דקה. עכשיו, אני גם לא יודע בסוף אם זה יהיה חקיקה או לא יהיה חקיקה. אני חושב, אני יודע רק דבר אחד: שאם אני לא אלך עם חקיקה לא יהיה כלום. אני אלך עם חקיקה אולי נסגור את זה בצורה אחרת, זה ייסגר

מנהל אגף, שהוא חבר טוב של ראש עיר לא יכול לעשות את זה, שזה ברור לכולנו. זה היום ידוע. רגע. וגם אם יש רשויות שיש בהם כמה עוזרי ראש עיר, ידעו שיש עוזר

לא אמרת גם אחרת, זה בסדר. ואני רק מודיע שכשאנחנו נדון בחלקים המפוצלים של, אחד, הדיגיטציה שהיא נורא נורא חשובה. שתיים, הנושא שדיברנו

עזוב את מה שהיה. אנחנו שלחנו את נייר העמדה.

וחוזר מנכ"ל משרד הפנים מאוד ברור בעניין הזה. שורה תחתונה בבקשה.

זה פתח לבעייתיות מאוד

ובסופו יבוא: "Vעיון יהיה במקום ובשעות כפי שיחליט מנהל הבחירות". התיקון מבקש לאפשר גמישות למנהל הבחירות בעיון בחומר הבחירות אחרי הבחירות. שהוא יכול להסמיך מישהו

השאלה אם בעצם יכול להיווצר מצב שתושב של תושב או ששני עובדים שעובדים באותו מקום עבודה,

ואחד יהיה זכאי ואחד לא יהיה זכאי.

נכון. כי התושב

(ב) אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי לגרוע מהוראות סעיף 30 לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951, לעניין העסקתם של בעלי תפקידים שאינם מנויים בסעיף קטן (א)

אבל לא, היא לא קשורה לסעיף הזה. זה לא ניתן לפתרון בהקשרו של הסעיף הזה לפחות כשאתם עוסקים בתיקונו וטיובו? ברגע שנתתם לרשימה להעסיק אנשים בחקיקה, אז מישהו צריך לקחת

כשמדובר בבעלי התפקידים אז יש - - - לא בעלי תפקידים, עובדי רשימות.

אני אומר, ההסדר בכנסת, לפני שהרחיבו אותו. עזוב עכשיו רגע את

אני אומר, הרציונל שלו היה שיש אנשים שעובדים בקלפי לשם מימוש הבחירות והם גורמים שמקבלים גם תגמול בסופו של דבר.

שהוא מתייחס

לפני זה רק הערה לגבי הסעיפים שמחילים,

וכנראה 31(א) לגבי הצבעה של מוגבלים בניידות ואוכלוסיות מיוחדות.

גם בנושא של ערעור בחירות, בעצם מאפשרים שלא לעכב את תשלום יתרת המימון עד לתוצאות, עד להכרעה בערעור ולמעשה לאפשר לבית המשפט לשחרר חלק מהכסף לזכאים למימון.

כן. ולגבי, יש פה בעצם משהו שהוא בעינינו הבהרה והוא לא משנה את הדין הקיים, שלגבי

אני חושבת שכן יהיה צורך אולי לדייק את הסעיף הזה,

הבחירות. לא, לא, עכשיו הזמן לדייק. כי אנחנו, זה קריאה שנייה ושלישית. הניסוח היום מדבר על הוצאות שהוצאו,

על ידי סיעה וכו'

בוא נגיד כל פעילות שנעשית לטובתה של סיעה, מועמד,

אם נעשית איזה שהיא פעילות והוא במסגרת הכללים, דהיינו הסכום וזהות התורם - אז הכל